הנושא הבא על סדר היום: תשלום דמי אבטלה למקבלי הקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי שהוצאו לחל"ת בתקופת הקורונה. הנושא הזה

לא רק שנאמר לנו שהוא ייפתר, אלא אמרו לנו:

זו תוספת שאמורה להיות מאושרת במסגרת תיקון חוק יסוד.

חודש כבר לכנסת - שממנו אמור להיגזר גם הסכום הזה.

המקור אמור להיות בסכום הזה. מתוך תקציב הקורונה הכולל?

מה הסטטוס של הצעת החוק של ביטוח

יש איזה שהוא רף,

שאפשר לעבוד ועדיין לקבל קצבה. זה לא נקרא קצבת נכות, זה נקרא קצבת עידוד. האם התיקון הזה חל גם על מקבלי קצבת

אני בת 66, מקבלת קצבת זקנה של 2,100 שקלים. לפני משבר הקורונה עבדתי כסייעת בחינוך המיוחד והשתכרתי 3,100 שקלים. הכל היה בסדר, ללא תלונות, עד שיצאתי לחל"ת. כשיצאתי לחל"ת, הבנתי שאני אמורה

אביבה תקבל רטרואקטיבית?

יקבלו רטרואקטיבית ממרץ עד סוף יוני. הקצבה של יוני תשתלם להם באופן מלא. אנחנו מאוד מקווים שהתשלום של האבטלה של מאי כבר יכלול את זה. התיקון הזה יהיה כהוראת שעה או יבוא כתיקון קבוע? הנוסח מדבר על הוראת שעה ממרץ עד סוף יוני. סוכם שלאחר מכן ננסה לעשות איזו שהיא חשיבה, כי ברור לכולם שהעיוות פה הוא לא נקודתי לקורונה. מה קורה עם אוכלוסיות שיישארו בחל"ת אחרי סוף יוני? אביבה, חזרת לעבוד במערכת החינוך? ככל הנראה אחזור ביום ראשון הקרוב. לי יש מקום עבודה שאני חוזרת אליו. אני מבינה שאתם רוצים לתת מענה עד שרוב האנשים יחזרו, אבל צריך לזכור שהרבה מקומות עבודה נסגרים. איזה מענים תוכלו לתת להם אחר כך? כל התקש"חים שהאריכו אוטומטית את הזכאות לאבטלה עד סוף מאי דורשים איזו שהיא חשיבה. אני יודע שגם לשכת השר וגם מנכ"ל ביטוח לאומי פועלים מול האוצר, אבל אין לנו עדיין בשורות גדולות בהקשר הזה. אנחנו מקווים שהאירוע המרכזי של האבטלה ירד ברמה דרסטית עד סוף יוני, שזה גם מה שאני שומע מהאוצר ומשירות התעסוקה. ברור שמה שנאמר פה חשוב ברמת הזכאות לאבטלה וברמה של מניעת הקיזוזים בעתיד. משרד הרווחה מבקש לקיים על זה שיג ושיח עם האוצר, מבקש לבחון איך אפשר לעשות ולכונן את זה כהוראת קבע בצורה כזו או אחרת. כרגע, מתוקף הלחץ של הזמן והרצון לסייע בהקדם, זה מה שסוכם עליו. אני שמח שהגעתם להסכמות האלו. אנחנו עם אופטימיות זהירה. אני לא יכול להגיד לכם שכל מה שנאמר פה בוועדה על ידי משרדי הממשלה באמת קרה, אבל לפחות בעניין הזה אני יודע על נכונות הביטוח הלאומי שהצהיר עליה מנכ"ל ביטוח לאומי לפני זמן ארוך. אני מקווה שתעמדו במילתכם. לקצב יש משמעות. המשמעות של לקבל את הכסף הזה בעוד חצי שנה תהיה אחרת מאשר להביא אותו ברמה המיידית, לכן צריך לפעול פה כמה שיותר מהר. הבקשה שלנו אליכם היא לעשות את זה בפרק הזמן הקצר ביותר. תעשו תהליכים במקביל, תעשו את העבודות במחשב שלכם במקביל. אני יכול להתחייב בשם חבריי מהאופוזיציה, ונמצאים פה רק חברי כנסת מהאופוזיציה, שאנחנו נתמוך בהצעת החוק הזאת שהממשלה תביא, רק שתביא אותה כבר.

הישיבה ננעלה בשעה 12:17.